רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. עלה הנושא על ידי הרשימה המשותפת ועל-ידי מיקי לוי ועל-ידי בצלאל סמוטריץ ועל-ידי רבים

יש מצבים שבהם לא ניתן להעביר את המציאות הזאת כפי שאנחנו מדברים עכשיו על חוק יסוד: משק המדינה, וכל הבעיות שיישארו פתוחות, והשר נרתם לעניין יחד עם אנשי המשרד כדי לסייע בעניין הזה. יש בקשה שהיתה החלטה לגביה, של 7 מיליון ₪ לתרבות

חזקה עליי שהם עושים את זה כנדרש וכראוי. אני חושב שצריך גם עם חבר הכנסת קושניר להגיע להבנות. כרגע המגבלה שאומרים: זה לא ניתן, ולא עושים את מה שלא ניתן ומחפשים את מה שניתן.

אף אחד לא חורג מהדברים האלה. וקטי, לא חשוב - השר שלו כבר לא אצלו. ברור, אבל

51,000 פטור, ילדים שהם פטור. זה ילדים שמקבלים 30% ממה שמגיע להם במדינה. זה נשמע נורמלי?

צריכים להתבצע,

ושם גם יהיה בסיס לדיונים, דברים שהועלו כאן. קטי, אני מבקש,

אני חושב שצריך לאשר את החוק הזה כדי לתת רשת ביטחון למדינת ישראל. וחוץ מזה, כמו שאני אומר, יבוא

דיברתי עם אנשי משרד האוצר, בעקבות הדיבורים שנאמרו פה. הודיעו אנשי משרד האוצר שהם מעברים 56 מיליון שקל לנושא של המוכר שאינו רשמי, שזו היתה דרישה בקונצנזוס. שלמה קרעי, אתה בתוך העניין הזה.

שלחת מכתב עוד לשר הקודם, ושלחת מכתב לפני שבועיים לשר הנוכחי. הקריאה פה לשר החינוך,

ואז הילדים האלה לא יצטרכו להיות ילדים חורגים לעומת ילדים אחרים במדינת ישראל.

למה אתה צריך להתייחס לזה? אתה חולק על העובדה שצריך לעשות את זה חוקי? אני אומר חד משמעית: לא מדובר בכסף קואליציוני.

הזה, שאמור להיות שנתי ולהיכנס לבסיס התקציב, ולהעלות את השתתפות משרד החינוך במקום 30% - לפחות 60%, 70%, אותם בתי ספר שיהיו שווים לכל התלמידים במדינה

אנחנו ביקשנו אתמול בישיבה שזה לא יהיה כמו שיש במקור צמודות למדד, אלא שיעור הגידול באוכלוסייה. אדוני השר,

שעל זה משרד המשפטים אמר שלא יתנגד, ואני

אם אתן דוגמה לשנה זו, בשנה זו אנחנו מדברים על הנמוך מביניהן - לא עבר תקציב השנה ולכן מסגרת ההוצאה לפי התקציב הנוכחי היא קרובה ל-500 מיליארד

אנחנו יוצרים לא רק את מסגרת ההוצאה במזומן בפועל אלא גם את מסגרת ההתחייבויות שהממשלה רשאית להתחייב לשנת תקציב המשכי. הפסקה הראשונה מדברת על סכום הרשאה להתחייב נגיע לזה כשנגיע לחוק יסודות התקציב.

הרוב פה זה תיקונים טכניים,

מאחר שהוספנו הגבלה גם ביחס למסגרת ההתחייבויות, אנחנו אומרים שמסגרת ההתחייבויות תהיה גם היא אך ורק לצורך שירותים חיוניים ותו לא, קודמות, פעולות שהיו בשנת

לפי חוק, לקבוע בחוק התקציב בשנה שלאחריה." אלו ההגדרות שרלוונטיות למה שהקראנו בסעיפים. תוכל להסביר את ההגדרות? כן. הוצאה ממשלתית אנחנו מסבירים מהי הוצאה ממשלתית, מסבירים שזו הוצאה ממשלתית נטו, שאינה כוללת החזר חובות

ב-2021 זו תהיה עלייה מ-414.5 ל-419. הגידול באוכלוסייה יוצא כ-1.9% בממוצע. במקרה שאתה במצב שלילי, מה נעשה? אתה כל הזמן לוקח שלוש שנים אחורה

הוצאות מותנות בהכנסה,

כפי שהיה בתוכנית המפורטת שהובאה לכנסת, רק שזה יונח ויובא לוועדה.

שזה יובא לוועדה לא יאוחר מחודש מתחילת שנת הכספים. דיברנו על זה

ולמטרה זו בלבד - (1) סכום שלא יעלה על 52.3 מיליארד שקלים חדשים, שיוקצה לעניינים כמפורט להלן ועד לסכומים כמפורט לצידם:(א) בריאות,

עלייה וקליטה ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה,6.7 מיליארד שקלים חדשים,

כאן אנחנו מדברים על הקופסאות הייעודיות שיוקצו כל עוד לא יעבור תקציב לשנת 2021 לצורכי הקורונה, שיכללו גם את העודפים שנותרו מאותן קופסאות בשנת 2020, והעודפים יועדו לאותן מטרות שלהן הן נועדו.

אקריא ואסביר את זה. (3) שינוי בסכומים המוקצים לעניינים הנקובים בפסקת משנה (1) בשיעור העולה על 15 אחוזים מאחד הסכומים כאמור, ובכלל כך סכומי היתרה שנוספו לאותם

כדאי להוסיף גם בסעיף קטן (י) את המילים "לרבות שמיטה". אבל השמיטה באה לידי ביטוי כל שנה מחדש.

אין לזה התייחסות כרגע בכלל.

על הנושא הזה מבקש לדבר גם מנכ"ל משרד החקלאות. המתכונת של השאלה של קביעת מענקים מסוימים או סיוע או כל דבר אחר היא לא באמצעות תיקון של סעיפים בחוק היסוד. זו לא הדרך,

קיבלנו כ-40 מיליון שקל לבעיות ספציפיות של

מאותה קופסה הביאו את התקנות. אני חשבתי שאם יש קופסה גם ב-21', כמו שהילה אמרה, צריך להיות גם ב-21' מאותו מקור. זו הערה לאסי, לא יודע מה תעשו עם זה. לגבי השמיטה היא עוד כשמונה חודשים,

אין תקציב, ואנחנו לא יודעים מה יהיה ספטמבר. אולי לא תהיה ממשלה. צריך להתכונן כבר בינואר. חשבנו אולי בתוך הקופסה הזאת. אני רוצה לחזק את מה שהיועץ המשפטי של האוצר אמר.

להפך אמרתי שהשמיטה חשובה בעיניי כולנו מתוך כבוד, אבל ודאי

לחוק יסודות

לגבי התמיכות, דיברנו על זה באריכות בדיון הקודם,

העניין. למעשה תמיכות מאושרות על-ידי שרים,

לפחות גובה התקציב שמיועד לאותן תמיכות, וזו הנחה שיכולה להתברר גם כלא נכונה.

במסגרת התקציב ההמשכי, מביאים בחשבון הגובה של 70% מהיקפי התמיכה שהיו בשנים

שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת

התוכנית המפורטת תהיה מחולקת גם כן סעיפים,

כך היא תיראה?

ותהיה אפשרות לעשות השוואה חודשית פה?

וזה לא מופיע - אם זו רזולוציה

מה שהוועדה תחליט.

כל עוד התקציב ההמשכי נמשך, תהיה יכולת בקרה חופשית של הוועדה לראות את התוכנית שלפיה- - - זה מה שיש בסוף הסעיף,

מגיש שר האוצר לוועדה והוא יעשה השוואה. אז התוכנית תוגש פעם בחודש? העדכון והביצוע זה הדיווח. התוכנית כל חודש זה משהו

לכן אני מציע, שתבואו עם פתרון.

אתם לא מבינים את הדקויות שלו.

גם השר אומר את זה. אתם צריכים למצוא את הפתרון. אנחנו עומדים מול אנשים מסכנים. אנחנו לא מדברים פה על מי יודע מה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, ההסתייגות שלי נוגעת לשיפוי מעסיקים ביום השבתון. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו הולכים ליום שבתון רביעי בשנתיים. המעסיקים שכבר עכשיו מתמודדים עם קורונה ועם משבר מאוד גדול לא יכולים לשאת בעלויות. על-פי הערכת עלויות שעשו במחלקה הכלכלית של התאחדות התעשיינים זה יעלה, לפי המתווה שאני מציע, שהוא אותו מתווה פיצוי של ימי בידוד שעבר בוועדת העבודה והרווחה, לפצות עסקים קטנים עד 20 עובדים ב-75%, ועסקים גדולים- - - אנחנו מתנגדים להצעה. זה נקרא שהורדתם הסתייגויות? אוקיי. דיברו איתי גם כן. אני פונה לשר האוצר, לבדוק את זה. הרי הכסף הזה ייצא. למה אתה מתווכח? אנחנו בהצבעות, עם כל הכבוד. יש לך הסתייגות על זה. אני פונה לשר האוצר. הוא ישקול את העניין. זה לא יעבור בהסתייגות ככה. זה צריך לעבור - גם אני רוצה לעזור להם. הם דיברו איתי, ואני חושב שהם צודקים. אני חושב שהטענה היא טענה נכונה. נצטרך לדבר עם שר האוצר בהמשך, לראות מה עושים עם זה. אבל זה מקום להעלות את זה. ההסתייגות שלי אומרת לתת מתווה שיפוי לעסקים ביום השבתון לפי גודל העסקים. הרי הכסף הזה ייצא, אדוני היושב-ראש, מהעסקים. אומר היועץ המשפטי ההסתייגות הזאת נכונה בחוק הבא.

זה חוק יסוד. נצביע על זה בחוק הבא. רציתי להעיר כל אחד מחברות וחברי הכנסת, יש להם פה שפע רעיונות ודברים שהיו רוצים לקדם, אבל כרגע אנחנו מתכנסים, מנסים להביא בהסכמה,

את התמיכה בחוק הזה שיש לו משמעות, שמאפשר את המינימום שבמינימום בהפעלת התקציבים ובהפעלת מערכת המדינה והמערכת העסקית שמושפעת. לכן אני חושב שמאחר שהשקענו המון ביצירת קונצנזוס - בואו נשמור על זה. אפשר להעביר את זה. רעיונות אחרים - אתה מוזמן לבוא ולהשמיע כל רעיון. אדוני השר, אני מכבד את זה מאוד, אבל איזו בשורה יש לתת למעסיקים? אני לא נכנס לזה. אדוני השר, אתה מסכים שצריך למצוא איזושהי קונסטלציה לעזור להם? גם אני מעוניין לעזור להם. אני חושב שזו טענה צודקת. אני מכיר את סדרי העבודה. מדובר בהרבה כסף. לא יוכל שר האוצר לתת לך תשובה על הסתייגות בחוק, שהחוק הוא כללי. אנחנו מכאן ואילך אתה פתחת את המסע הזה, ואני אמשיך אותו. אדבר עם שר האוצר, נראה אם יש אפשרות כזאת לשפות את המעסיקים על הנושא הזה של יום השבתון, אם אנחנו חפצי פתרון. אם אנחנו רוצים לומר רק שעשינו את זה, הייתי גם יכולתי לומר את זה. אנחנו חפצי פתרון. המתווה הוא מתווה שביטוח לאומי- - דבר עם השר. תודה רבה. אחמד. אתה זוכר שדנו והעלינו פה את נושא אלה שנפסלו להם ספרים בשנת 2019 פעמיים ורשות המיסים היתה פה וביקשה להוציא נתונים ולפי זה יחליטו? זה גם נושא שצריך להעלות בחוק המענקים. נעלה את זה אני אומר לפרוטוקול. אבל אני רואה שטמקין, שהוא אדם מאוד חשוב באגף התקציבים,

אמרתי פה הודעה ששמעת אותה, ואני רוצה את הסכמתך. אמר חבר הכנסת טיבי קודם - 5 מיליון שקל לתרבות במשרד התרבות, ו-5 מיליון שקל לצורך בינוי במשרד נגב גליל. רק הערה קטנה, לגבי התוכנית המפורטת אתם ביקשתם שמשרד האוצר יגיש אותה, ואנחנו בדרך כלל, מי שמגיש לוועדה זה שר. נכון שאנחנו נמצאים במצב של תקציב המשכי, אבל גם בתקציב המשכי עדיין יש שר. אני חושב שלא נכון שמשרד האוצר הוא שיניח.

הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021), כפי שעלה כאן בדיונים על הצעת החוק הזאת. מי בעד הצעת החוק ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד החוק פה אחד החוק אושר. תודה רבה, הצעת החוק הזו עברה. אנחנו עוברים להצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53), אם אפשר לקרוא ולהסביר.

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53) (שנת תקציב המשכי), התשפ"א 2020. אנחנו מדברים על פרק חדש שייכנס לתוך חוק יסודות התקציב, שיפרט הוראות שיישמו חלק מההוראות הכלליות שהקראנו קודם ושהונחו כעת בתיקון לחוק יסוד: משק המדינה. הוספת פרק ו'1. 1. בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985‏ (להלן,

אחרי סעיף 47 יבוא: "פרק ו'1: שנת תקציב המשכי.

47א. בפרק זה, "סכום ההוצאה בתקציב המשכי" ו"שנת תקציב המשכי" כהגדרתם בסעיף 3ב(ד) לחוק היסוד, "חוק היסוד" חוק־יסוד: משק המדינה‏ . הוצאה המותנית בהכנסה והוצאה של מפעלים עסקיים, בשנת תקציב המשכי.

הקדמה קצרה בחוק היסוד אמרנו, לעניין הוצאה המותנית בהכנסה במפעלים עסקיים שההוראות לגביהם ייקבעו בחוק, וכעת נקריא את ההוראות הרלוונטיות שאנחנו מציעים לקבוע בחוק יסודות התקציב. 47ב. בשנת תקציב המשכי יחולו ההוראות כמפורט להלן, לעניין הוצאות הממשלה כאמור בסעיף 3ב(א)(1)(ב) ו-(ג) לחוק היסוד: (1)לעניין הוצאה המותנית בהכנסה, הסכום המוצא לפעולה מסוימת כהוצאה מותנית בהכנסה, בשנת תקציב המשכי, לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל בשנה האמורה למימון ההוצאה, כלומר אנחנו אומרים שהמגבלה לעניין הוצאה המותנית בהכנסה תהיה - ההוצאה תהיה שווה להכנסות שיתקבלו בפועל לעניין הוצאה מותנית בהכנסה. (2) לעניין הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת הכספים הקודמת, סכום ההוצאה בשנת התקציב ההמשכי לגבי כל אחד מהמפעלים העסקיים כאמור לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה אצל אותו מפעל עסקי בשנה האמורה, לעניין זה יחולו הוראות סעיף 8(א) סיפה בשינוי זה: במקום "5% מתקציב ההוצאה הכולל לאותה שנת כספים" יקראו "5% מתקציב ההוצאה הכולל לשנת הכספים הקודמת", וכן יחולו הוראות סעיף 8(א1), (ה) ו (ו). בעצם אנחנו מדברים כאן על מפעלים עסקיים גם עליהם המגבלה תהיה ההוצאות שהוצאו בפועל לאותו מפעל עסקי.

יש כיום הוראה בחוק יסודות התקציב שמאפשרת הוצאה של 5% מעבר להכנסה שהתקבלה בפועל, 5% ממסגרת התקציב של אותו מפעל עסקי. מאחר שאנחנו מדברים על שנה ללא תקציב, אנחנו מציעים שינוי שבו 5% יהיו ביחס למסגרת התקציב של המפעל העסקי בשנה הקודמת לשנת התקציב ההמשכי. התחייבויות בשנת תקציב המשכי. 47ג. בשנת תקציב המשכי יחולו ההוראות כמפורט להלן, לעניין התחייבויות הממשלה כאמור בסעיף 3ב(א)(2) לחוק היסוד:

לעניין התחייבויות בגבולות סכום ההרשאה להתחייב, ההתחייבויות כאמור לא יביאו לחריגה מסכום ההוצאה הממשלתית המותרת לגבי כל אחת מהשנים הנכללות בתכנית התקציב התלת־שנתית, כאמור בסעיף 40א, כלומר אנחנו כאן בהוראות המפורטות לעניין התחייבויות, ההגבלה לעניין הרשאה להתחייב, שהרשאות להתחייב הן הרשאות ארוכות טווח יחסית ההגבלה היא שההרשאה להתחייב לא תביא לחריגה בהוראות סעיף 40א, כלומר שלא ייצא שמימוש ההתחייבות יביא לידי חריגה מהנומרטור. (2)

התחייבויות בגבולות סכום ההוצאה בתקציב ההמשכי, הסכום להוצאה המותנית בהכנסה והסכום להוצאה של מפעלים עסקיים, קיום מלוא התחייבויות הממשלה לכל אחד מסוגי ההוצאות כאמור ייעשה עד תום שנת הכספים שלאחר שנת התקציב ההמשכי וייעשה במלואו מתוך הסכום לאותו סוג הוצאה, קיימות לגבי כל אחד מסוגי ההוצאות כאמור התחייבויות שנעשו בשנים קודמות, אין להתחייב אלא בגבולות סכום ההוצאה בתקציב ההמשכי, הסכום להוצאה המותנית בהכנסה והסכום להוצאה של מפעלים עסקיים, לפי העניין, שייוותרו לאחר מילוי התחייבויות העבר, לעניין זה יחולו הוראות סעיף 6(ג), בשינויים המחויבים, כאן אנחנו מדברים על התחייבויות על בסיס המזומן שנמצא בתקציב המזומן, הוצאה מותנית בהכנסה למפעלים עסקיים, בדומה לשנת תקציב רגילה. אפשר להתחייב על בסיס מזומן בשנה העוקבת, במקרה הזה לשנת התקציב ההמשכי, וזה כמובן בניכוי התחייבויות שצריך למלא משנה קודמת או מאותה שנה, זה יהווה במסגרת ההתחייבויות קצרות הטווח לעניין מזומן, הוצאה מותנית בהכנסה ומפעלים עסקיים. (היו"ר ינון אזולאי,

עודף שנותר בסעיפי חוק התקציב השנתי הקודם, כלל ההתחייבויות כאמור יהיו בשיעור של עד 85% מהסכום העודף הכולל שנותר בסעיפי חוק התקציב השנתי הקודם, ובלבד שכל התחייבות בגבולות סכום עודף כאמור תהיה לצורך ביצוע הפעולות שלשמן נועדה התכנית שבה נכלל אותו סכום בחוק התקציב השנתי הקודם.

אנחנו מדברים על מסגרת ההתחייבויות, שהיא בשיעור 85% מהעודפים בחוק התקציב הקודם, במקרה שלנו זה 2019, ואנחנו מוסיפים פה עוד הוראה, שאותן התחייבויות יוכלו לשמש למה ששימשו אותם עודפים בתוכנית שבה הם היו מלכתחילה בשנת התקציב הקודמת.

47ד. בשנת תקציב המשכי יפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר פירוט הסכומים שהוציאה הממשלה לפי סעיף 3ב לחוק היסוד, בכל חודש בשנה האמורה, וכן כל החלטה שהתקבלה לפי הנחיות החשב הכללי בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור, פרסום כאמור יהיה עד היום האחרון בכל חודש, לגבי

שקדם לו." אנחנו בעצם מוחקים את סעיף 49ב כדי לרכז את כל ההוראות בנוגע לתקציב ש- - - באותו פרק. בעצם כאן יש הוראה שקובעת את החובה לפרסם באתר האינטרנט של משרד האוצר את הביצוע של התקציב, את ההחלטות שהתקבלו בכל העניינים שנוגעים לפי הנחיות החשב הכללי, לכל העניינים שנוגעים למדרג הביצוע של התקציב בחוק חוזה אמנה וכיוצא בזה. פה אנחנו רוצים שבשנת תקציב ההמשכי הנוסח אומר: יפורסם באתר האינטרנט. לא כתוב מי אחראי על הפרסום. אנחנו רוצים ששר האוצר יפרסם. אין פרסומים של שר האוצר באתר האינטרנט של משרד האוצר. לנסח את זה כך שיהיה ברור ששר האוצר הוא האחראי על הפרסומים. אבל זה ביצוע. מדברים על ההוצאה עצמה. השר לא מעורב בשאלה של ביצוע. זה לא משהו שמובא בחזקתו. ביצוע תקציב זה חשב כללי.

חשוב ששר האוצר או הממונה על התקציבים, אבל ההוראה תתייחס לשר האוצר - ידווח אחת לחודש על התוכנית המפורטת והשינויים ביחס לחודש הקודם, לוועדת הכספים. זה מתאים לחוק היסוד. החידוד הוא במה? אנחנו מבקשים שיהיו שני אלמנטים בסעף הזה: גם האלמנט של הפרסום וגם האלמנט של דיווח, גם בחוק יסודות התקציב. הסעיף הזה מדבר על הביצוע, להבדיל מהסעיף הקודם שדיבר על ההקצאה מראש, על התוכנית המפורטת. סעיף הביצוע למה נדרשת התוספת שאת מבקשת? בחוק היסוד הקראתם קודם לכן הוראה שאומרת כך: תוגש תוכנית מפורטת עד תום החודש הראשון של שנת הכספים, ולאחר מכן אחת לחודש יוגש עדכון. עכשיו אנחנו מדברים על הביצוע מתוך התוכנית המפורטת, להבדיל מהקביעה עצמה של המסגרת. זו ההוראה הזו, ואני לא בטוח למה צריך - כמו שביצוע תקציב לא עובר- - - יש לנו שתי הוראות שמתייחסות לשני מצבים שונים.

חזרה בחוק יסודות התקציב על מה שיש בחוק היסוד. חוק היסוד ההוראה שאתם ביקשתם להוסיף כרגע ונוספה, מדברת על כך שהמסגרת, הקצאת התקציב עצמו, הפירוט, לפי תוכנית מפורטת, אחרי שהתוכנית תוכן, תוגש עד תום החודש הראשון של שנת התקציב ההמשכי, תוגש לממשלה ולכנסת. לאחר מכן אחת לחודש יפורסם עדכון בתוכנית הזו, ככל שהוא נעשה. זה מה שביקשתם. הסעיף הזה עוסק בביצוע עצמו. זה ההוצאה בפועל שהוצאה. זה אחרי שיש המסגרת של ההקצאה היא עדיין כפופה למדרג של ההוצאה, והיא עוברת את ועדות החריגים, את הוראות התכ"מ והוראות אחרות שנקבעות. אנחנו רוצים לראות בדיווח גם מה הוצא בפועל, מה היו השינויים ביחס לחודש הקודם. זה הפירוט שיהיה. אבל אנחנו לא רוצים שהוא רק יפורסם באתר האינטרנט, אנחנו רוצים שגם ידווח בוועדת הכספים. זה נדרש, כדי שלוועדה תהיה יכולת מעקב. הוא אומר שהם שולחים לכם את זה. אתם מגיעים עם הדיווח גם ככה אחת לחודש, אז שיהיה לנו גם הדיווח. בלי שום קשר לפרסום באינטרנט. אנחנו שולחים אחת לחודש את הדיווח גם לוועדה. (היו"ר משה גפני, 14:58) אנחנו יכולים לייצר דוח שמסביר מה השינויים שנעשו ברמת תוכנית כל חודש. את זה אפשר להציג לוועדה. אותו סעיף שהיה בחוק יסוד: משק המדינה, יהיה גם בחוק יסודות התקציב. לא צריך לחזור על אותה הוראה פעמיים. אמרתי בחוק היסוד קבעתם הוראה, להגיש לוועדה עד תום החודש הראשון תוכנית מפורטת. פה זה הביצוע. שיהיה. יש מזל לעולם המשפט שלא למדתי משפטים. אותו דבר כמו שהיה שם, יהיה פה. אם לא צריך את זה, בתשעה באב נקרע את זה. את יכולה להוסיף שהביצוע ידווח לוועדה. אז זה יהיה: בשנת תקציב המשכי, שר האוצר ידווח לוועדת הכספים.

כוחו. החשב הכללי יפרסם את פירוט הסכום שהוציאה הממשלה, לפי סעיף 3ב לחוק היסוד בכל חודש בשנה האמורה וכן כל החלטה שהתקבלה לפי הנחיות החשב הכללי בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור. דיווח כאמור יהיה עד היום בכל חודש לגבי החודש שקדם לו. זה אם מחברים לחוק היסוד, אולי כדאי לכתוב: לפי הנחיות משרד האוצר ולא החשב הכללי, כי זה יכול להיות גם כך וגם כך. אין בעיה. ויתרתם על הסעיף לגבי התוכנית?

התוכנית המפורטת נותרה בחוק היסוד. זה תוספת שיש בחוק יסודות התקציב, דיווח על הביצוע. אותו דבר כמו בחוק היסוד, יהיה כתוב פה. חבל על הזמן. אסביר מה סוכם. בחוק יסוד: משק המדינה יש הוראה שמדברת על כך שעד תום חודש ינואר יוגש לממשלה ולוועדה תוכנית מפורטת חידדה שירה, מהי רמת הפירוט, תוגש תוכנית מפורטת לוועדה. אחרי זה כל חודש - עדכון של התוכנית, גם יוגש לוועדה. הסעיף זה עוסק בביצוע, אחרי שבוצע כסף בתוך התוכנית המפורטת. החשב הכללי יפרסם את זה באתר האינטרנט של משרד האוצר. אתר האינטרנט לא מעניין אותי. הוא צריך להביא לוועדה. והוא יגיש גם לוועדה.

אייל, אני מבקש שיהיה כתוב כמו שהיה כתוב שם. אחת לחודש יוגש עדכונים לתוכנית המפורטת לפני הוועדה, והביצוע ביחס לאותה תוכנית מפורטת גם יוגש אחת לחודש לוועדה. בסדר. לא הקראנו שני סעיפים. 2. סעיף 49ב לחוק העיקרי בטל. 3. תחילתו של חוק זה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021). תודה רבה. יש הסתייגויות? לפני סעיף 1 יש סיעת יש עתיד. הסרתי את ההסתייגויות. גם סיעת ישראל ביתנו הסירה. גם הרשימה המשותפת הסירה.

2. אחרי מנהל כללי יבוא: יועץ משפטי. אני רוצה לנמק. אין נימוק. לא רוצה. נצביע על זה. בצלאל, תוריד את זה.

תודה רבה. נשארנו עם בקשות רשות דיבור של חברי הכנסת מרב- - - ההסתייגות לגבי הנושא של שיפוי

אבל אתה מתעקש על ההסתייגות.

אמרתי שלא רק אתה אלא כל אחד מוזמן לבוא ולהידבר על כל דבר. אני פתוח לקשב ולשיח. אני משאיר את ההסתייגות. זה לא קונקרטי. צריך לדבר על גובה ושיפוי. מי בעד ההסתייגות ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד רוב גדול ההסתייגות לא התקבלה.

אני עובר להצביע על החוק עצמו. הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53) (שנת תקציב המשכי), התשפ"א-2020. מי בעד אישור הצעת החוק ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד הצעת החוק פה אחד הצעת החוק אושרה. הצעת החוק עברה פה אחד. אני מבקש להודות לך, אדוני השר, שהיית שותף פעיל בדיונים האלה. המדינה נמצאת במצב קשה, שאיני זוכר כדוגמתו, מבחינה כלכלית. המציאות הזו של נגיף הקורונה, שאנשים מאבדים את פרנסתם, רעבים ללחם, המציאות היא שאנחנו הולכים לשנה קשה כי אין תקציב. אנחנו הולכים לשנת בחירות כמו מדינת עולם שלישי, שזה דבר נורא ואיום. אני יודע שעשית כל מאמץ, כדי שאפשר יהיה להעביר תקציב, כדי שאפשר יהיה לא ללכת לבחירות. לצערי הרב המצב הוא לא אכשר דרא, כמו שכתוב בגמרא. משהו נורא ואיום השתבש פה. אני מודה ללשכה המשפטית. אני מודה לך,

אני מודה לחברי הוועדה שהיו שותפים פעילים לעניין הזה. גם אני לא שלם עם המציאות הזאת. אני יודע שיש בעיות קשות שניתקל בהן, עכשיו הולך להגיע גם חוק הסיוע, אבל אני מאפשר לך את הבמה, אדוני השר. תודה רבה,

אני רוצה להודות לך על האכפתיות, המיומנות ועל העובדה שניווטת על מים סוערים דבר שהוא מאוד מורכב. אני מודה לכל חברות וחברי הוועדה, כמובן לצוותים המקצועיים. היתה פה התעלות והתכנסות והתאחדות סביב האינטרס הישראלי. הדבר הזה הוא בהחלט דבר מאוד משמעותי. אני מברך על זה ונמשיך עם זה הלאה. נגיע גם עם חוק הסיוע, ואני פתוח כפי שאמרתי לדיון גם בנושאים האלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:10.